אני שמח, כי התאפשר לנו לקיים את הדיון הזה. אני רוצה לומר תודה לדוד ביטן שנעתר, לשלומית,

לציפי, שבאמת עבדו קשה

כשאנחנו מדברים על נושא כזה, צריך לשים את הפוליטיקה בצד, לשכוח שיש לנו בחירות, ולזכור שיש

חיילים שזקוקים לסיוע. לצערי הרב יש בעיות בקבלת הסיוע.

מדובר בחיילים משוחררים בודדים עולים. היות וזו כנראה ישיבת ועדה אחרונה, אני רוצה לומר שבכנסת הזאת, בכנסת ה-23, הועדה הזאת בראשותו של דוד ביטן הצליחה לקדם המון נושאים שקשורים לעולים ולחיילים בודדים. זאת ההזדמנות שלי להודות לו על זה שהוא נעתר לבקשתי ואיפשר לי להקים את ועדת המשנה לחיילים בודדים בשירות או בשחרור, שגם בה הצלחנו לקדם הרבה מאוד דברים בנוגע ליוצאים בשאלה, בנוגע לסיוע. קיימנו דיונים על חיילים בודדים שמסתבכים בחובות, על הדיור לחיילים בודדים. עשינו הרבה מאוד דברים. אני מאוד מקווה שתהיה לזה המשכיות בכנסת הבאה. אני רוצה להודות לך, שלומית, על זה שלא היה רגע ולא הייתה שנייה שלא היית זמינה, על כך שנתת מענה ועבדת למען המטרה הזאת. גם לך, מרב, שכל פעם שהיה צריך איזה שהוא ייעוץ משפטי או איזה שהוא אינפוט שלך תמיד היית נמצאת. גם לציפי, שלא נמצאת פה,

תמסרי תודה ממני לכל הצוות שעשה עבודה מקסימה בכנסת הזאת, בכנסות הקודמות, ואני בטוח שגם בכנסות הבאות. עכשיו לענייננו. אני חושב שזה לא סוד ולא חדש שחיילים בודדים עולים זכאים לסיוע ממשרד השיכון. עצוב שאנחנו מקיימים דיון על סיוע שהיה

אני חייב להגיד תודה ליובל,

ולעוד חברים נוספים שהסבו את תשומת ליבי לסוגיה הזאת. אני מבין שהם נמצאים במגעים עם משרד השיכון ועם צה"ל כדי לפתור את הסוגיה.

כמה שאני מבין את המצב, מדובר בבעיה בירוקרטית. החיילים המשוחררים העולים אמורים לקבל

הסיוע הוא לחמש שנים סך הכל.

מורידים את השירות הצבאי מהספירה,

בשנה החמישית - 89 שקלים.

מעבר להסדרת הסיוע שצריך להתבצע באופן

צריך לקבל את הכסף בחשבון שלו, אני חושב שאנחנו חייבים לפתור את הסוגיה של הרטרואקטיביות. אני מבין שהעמדה של משרד השיכון היא לשלם שלושה חודשים רטרו רק לאלה שהשתחררו במהלך השנה האחרונה,

משרד הקליטה הוא הגוף שמקבל את כל המידע, מכיר את החיילים האלה בשל היותם עולים. עד כמה שאני מבין, מנסים עכשיו להגיע לאיזו שהיא הסדרה של העברת מידע בין צה"ל למשרד השיכון כשיש גוף באמצע שיש לו את כל

ית לטובת ציבור העולים וציבור החיילים

לפני שנים רבות.

שמגיעים לו על פי החוק. זה שלו, זה מגיע לו על פי חוק. מדינת ישראל היא מדינת עולים, אבל מעשיה לא מעידים על כך שהיא מוקירה, מבינה ורואה את העולים. שוב ושוב אנחנו נחשפים לזה בנושא של החיילים הבודדים.

אני רוצה לתת לג'וש או ליובל להציג את הבעיה, ואז נוכל לעבור למשרדי הממשלה.

שחברי הכנסת אמרו, אנחנו הובלנו את המאבק

באחת הפגישות שקיימנו עם משרד הבינוי אחד הנציגים התייחס אליהם כאל לקוחות. אני רוצה לוודא שאנחנו מבינים שמדובר פה בבני אדם, מדובר פה בעולים חדשים שעזבו את הבתים שלהם, את המשפחות שלהם. אנחנו צריכים לראות שאנחנו דואגים להם, אנחנו צריכים לראות שבהמשך לא יקרה מצב שחיילים בודדים משוחררים ייפלו בין הכיסאות. מסדרת פגישות עם משרד הבינוי הבנו שהחודש אמורה להיות האוטומציה. ראוי ומוצדק שכל החיילים הבודדים המשוחררים שהיו בחמש השנים האחרונות יקבלו החזר כספי מלא. זאת לא בעיה שרק עכשיו אנחנו מגלים, זאת בעיה שכבר לפני שנה וחצי דיברנו עליה וניסינו לפתור. צריך

שכל חייל בודד משוחרר שנפגע, שלא קיבל כסף, וזה לא משנה אם זה 1,000 שקל או 14,000 שקל, יקבל את מה שמגיע לו. קיבלתי מראש אכ"א היוצא אישור לכך שהוסכם במשרד הביטחון ובמשרד הבינוי על כך שיועבר המידע.

אני מודה לג'וש שנכנס לנושא.

נכנסתי לתפקיד לפני חמישה חודשים באגף השיכון. אני כמעט שלוש שנים במשרד השיכון, אבל רק חמישה חודשים עוסק בנושא של סיוע

הוועדה מכיר אותי. הדבר הזה לא

אנחנו מעריכים את העבודה של ג'וש,

הפתרון הוסדר בין האלוף אלמוג, כמו שציינה חברת הכנסת, וביני בשש דקות, אחרי ששנים לא הצלחנו

אמרת שיש קבוצה אחת שקיבלה את הכסף. מי זאת הקבוצה הזאת, ובכמה חיילים מדובר? קיבלנו מצה"ל חמישה קבצים שמתייחסים ל-23,602 אנשים. מתוך האנשים האלה יש אנשים שאפילו לא יודעים שהם קיבלו את הכסף. הממשק עובד. לא ידרשו מהם הפעם לפנות כמו שהיה בעבר שהם היו חייבים, אלא הם פשוט יקבלו אס.אם.אס. גמרנו, אנחנו כבר אחרי זה. דיווחתי על זה לוועדה. חבל שלא העבירו לכם. הדבר הזה כבר מאחורינו, זה כבר קורה. הקבוצה הראשונה שיכולנו

הכנסנו את הכסף לחשבון. האם אנחנו מדברים על 23,602 חיילים? לא. קיבלנו קובץ שמכיל 23,000. צה"ל הגדיר כ-18% מתוכם כחיילים בודדים. אלה קבצים שפעם ראשונה מישהו מעביר

הרשימה מספרי זיהוי שלא קיימים, יש אנשים שתאריך

לכמה חיילים העברתם כסף? אני לא יודע לכמה, אבל לקבוצה הראשונה שקיבלנו מתוך הקובץ העברנו בשביל לא לעכב. אני מבקש שעד סיום הישיבה נקבל את מספר החיילים שקיבלו את הכסף. אני אנסה לבדוק תוך כדי. צריך להבין שלגבי החיילים האלה היינו צריכים לקבל את פרטי הבנק מצה"ל.

את המשימה הזאת עוד הרבה לפני שפגשתי בג'וש. כל מי שהיה לנו את כל הפרטים שלו - קיבל. קיבלנו גם קבוצה של 1,117 אנשים מעמותה שעשתה עבודה. צריך להבין שרק 300 מתוכם בכלל מופיעים ברשימה של צה"ל. חלק ממי שמילאו פרטים בעמותה כבר מקבלים. חלק לא מקבלים כי הם לא זכאים. איך הם לא זכאים? איך יכול להיות מצב שחייל בודד לא זכאי? תן לי סיבה אחת. אם, למשל, הוא סיים את החמש שנים לפני הגיוס. חלק מהחיילים לא מכירים את הפרטים האלה. אנחנו אחרי זה. הממשק קיים, עובד, חי. כבר קיבלנו את הרשימה מצה"ל. אנחנו ממפים כמה שיותר מהר. אנחנו לא עושים טובה לאף אחד, זו העבודה שלנו. שאלת אותי לגבי אחורה. החלטת ממשלה, ואתה מכיר אותה כמוני, לא מאפשרת יותר משלושה חודשים אחורה.

אנוח ולא אשקוט עד שנפתור את הבעיה הזאת, ואנחנו נפתור אותה.

במשך ארבע שנים הדבר הזה לא נפתר, כנראה שצריך איזו שהיא התערבות.

שקיים ממשק. מזה אני מסיק שמעכשיו והלאה זה יעבוד בצורה שוטפת.

נכון, הבנת מצוין. זאת אומרת, מעכשיו כל חייל שמשתחרר יקבל באופן אוטומטי את הכסף.

מעכשיו וקדימה לא יהיה חייל משוחרר שזכאי לסיוע הזה שלא יקבל אותו בצורה אוטומטית. מחודש מרץ. אני מבין נכון? במידה והוא מופיע ברשימות של צה"ל. יש את הקובץ שקיבלת מצה"ל. אמרת שיש איתו הרבה מאוד בעיות. האם מדובר בקבוצה של חיילים שהשתחררו בעבר, או שזאת אותה קבוצה שאנחנו מדברים עליה עכשיו? זאת הקבוצה של האנשים שהשתחררו בחמש השנים האחרונות. האם הטיפול ב-23,621 האנשים האלה הוא טיפול שמוודא איך הם מקבלים את הכסף קדימה במידה והם זכאים?

יותר מ-80% מהאנשים בתוך הרשימה הצבא לא מגדיר כחיילים בודדים בתום התקופה הזאת.

מהיום והלאה לכל חייל שמשתחרר פתרנו את הבעיה?

זה ממשק אוטומטי שעובר, לא קבצים פעם בחודש שתקבל. קבצים פעם בחודש, וגם הממשק. זה עובר מכספת לכספת. כשזה יגיע אלי לתוך המערכות הוא יקבל. בלי צורך להגיע לשום מקום? בלי צורך להגיע לשום מקום. גם לגבי אלה שלא הגיעו, אם נצליח לקבל את כל המידע כולל חשבון בנק, לא נבקש כלום, הם יראו בחשבון שלהם כסף. בעניין של התשלום אחורה יש לך בעיה, כי אתה אומר שיש החלטת ממשלה שלא מאפשרת לך לשלם יותר משלושה חודשים רטרו. האם אני מבין נכון? הבנת מצוין. אני רוצה להעלות את משרד הקליטה,

אני יודע שמשרד הקליטה משלם שנה אחורה במידת הצורך.

עד כמה שאני מבין ויודע בתור אחד שהיה מנכ"ל במשרד, המידע נמצא במשרד הקליטה, אתם יודעים אם העולה הזה התגייס והשתחרר,

כן. למה משרד השיכון וצה"ל, ואני לא מפקפק במוטיבציה של אף אחד, אני חושב שכולם רוצים לעשות פה את העבודה כדי שהחיילים יקבלו את הכסף, לא יכולים לקרוא רגע לשולחן למשרד הקליטה ופשוט להצליב את הנתונים? צה"ל עושה תהליך מאוד קשה של איסוף נתונים, בדיקת נתונים. מדוע משרד השיכון צריך למפות את הקבצים כאשר כל המידע קיים במשרד ממשלתי ליד, חדר ליד? אני לא מבין למה אי אפשר לתת למשרד הקליטה אפשרות להעביר את המידע למשרד השיכון, הרי גם ככה קיים ממשק, גם ככה המידע עובר, גם ככה הכסף משולם באופן אוטומטי? למה לא לעשות את זה? כל האירוע הזה שמשרד העלייה והקליטה מעורב בתוך ענייני שכר הדירה, הוא אירוע שנולד כתוצאה מזה שנוצר ואקום שבו היה צריך לטפל בחיילים הבודדים. בהבנה עם משרד השיכון החלטנו שאנחנו מעבירים את המידע שיש לנו. בהסכם העברת המידע שקיים ביני לבין צה"ל חל עלי איסור להעביר את המידע הלאה. הדבר שהיה צריך להיווצר לפני שנה וחצי ויותר זה קשר ישיר בין משרד השיכון והבינוי וצה"ל, כי מי שאחראי על שכר הדירה הוא משרד השיכון והבינוי. אנחנו נכנסנו כמתווכים באירוע הזה. יש כאן מינהל לא תקין, כי הנתונים שאני מעביר היום כתוצאה מרצון טוב אלה נתונים שהיו אמורים להיות מדווחים מצה"ל למשרד הבינוי והשיכון. מה שאני היום מדווח זה למשרד העלייה והקליטה. אני לא מעביר שום מידע שקשור לצה"ל. זה ברור לי. אני מנסה לפתור פה איזו שהיא בעיה בירוקרטית שמתחלקת לכמה חלקים. אחד מהחלקים האלה זה חיילים שהשתחררו ולא קיבלו את הסיוע. לך יש את המידע, אתה יודע. אמרתם שחיילים בודדים עולים לא מקבלים, אבל צריך לזכור שרק חייל בודד עולה שמחזיק תעודת

חייל בודד עולה ללא עורף משפחתי אינו זכאי לפי החוק. זה ברור. אנחנו מדברים על חיילים בודדים עולים שמחזיקים בתעודת עולה לבד, שהם לא עלו עם המשפחה. כל שנה משתחררים כ-1,200 חיילים בודדים מצה"ל. חמש שנים כפול 1,200 יוצא 6,000. אני לא יודע איך הגיעו לרשימה של 23,000 אנשים.

אפשר לקצץ את הרשימות האלו בצורה משמעותית. הדבר האחרון הוא כל נושא הרטרו. כל יועץ במשרד העלייה והקליטה, אפילו ללא אישור של מנהל, יודע להעניק 12 חודשים אחורה. אם יש חריגה מעבר ל-12 חודשים, זה עולה לוועדת ערעורים. 99.9% מהפניות מאושרות גם שנתיים ושלוש אחורה. המשרד שלנו לא עובר על חוקי המדינה, הוא פשוט משרת את העולים. אני שנייה עובר לסוגיה הבאה, שזה סיוע בשכר דירה לחיילים בודדים. אנחנו מבינים שמנכ"ל משרד הביטחון מתריע על כך שהכסף הולך להיגמר ביוני, ושהסיוע הולך להיות מקוצץ. המכתב הזה הגיע אלינו, לוועדה, רק היום בבוקר. אנחנו מדברים כאן על פגיעה כמעט אנושה באותם חיילים בודדים שמשתחררים. במהלך דיוני הוועדה בכנסת הזאת ראינו הרבה מאוד ויכוחים, הרבה מאוד זריקת אחריות בין משרד הביטחון לבין משרד האוצר. כל פעם מישהו אחר ניסה לזרוק את האחריות על השני. אנחנו היום יודעים שאותו סיכום על חלף דמי אבטלה לחיילים בודדים שהם בעלי היתר עבודה עדיין לא מתקיים. אנחנו גם יודעים שהחוק שעבר ביום האחרון של הכנסת הקודמת, שאמור להעניק מענקים לחיילים בודדים, לא מבוצע במלואו. פתאום אנחנו מבינים שסיוע בשכר דירה הולך להצטמצם. התחושה היא שבזמן שאתם זורקים אחריות אחד על השני שכחתם שיש פה חיילים שצריכים לקבל מכם מענה. קיבלנו את המכתב של מנכ"ל משרד הביטחון רק אתמול בלילה. אנחנו מבינים שאת המכתב הראשון קיבלתם ב-22 בנובמבר.

זה לא נושא חדש, הנושא עלה כבר כמה פעמים. גם משרד הביטחון וגם משרד האוצר מודעים לבעיה. אני מצטערת לאכזב אותך, חבר הכנסת קושניר, אבל בסופו של דבר המתווה נמצא לפתחו של משרד הביטחון. בעבודת המטה שנעשתה ב-2017 היה ברור ש-1,000 שקלים לחייל משוחרר זה לא סכום שיוכל לכלול את כל הגופים, ושנדרש לקבוע איזה שהם מנגנונים דיפרנציאליים שיוכלו לתת מענה כפי שצריך. עבודת המטה הזאת הסתיימה בהוראה של שר הביטחון דאז להקצות 1,000 שקלים לכל חייל משוחרר. לא נעשתה מאז איזו שהיא עבודה שאומרת מי צריך יותר, מי צריך פחות, מה המסגרת שדרושה. אין לי אלא להצר על הנושא. משרד הביטחון יכול לתעדף את הנושא במסגרת המשאבים הקיימים שלו. מדובר בסכום שהוא בטל בשישים. נטע, אני מכיר אתכם מספיק כדי לדעת שבכל מקום שאתם רוצים להכניס מבחני הכנסה אתם דוחפים לכיוון הזה. כשמדובר בחיילים עולים בודדים ובחיילים חסרי עורף משפחתי,

שאין להם שום סיוע כלכלי משום מקום, לכן מבחן ההכנסה פה לא רלוונטי. את בעצמך אמרת שמדובר בסכום שהוא בטל בשישים. המלחמה על סכום בטל בשישים בין משרד האוצר למשרד הביטחון גורם לחיילים בודדים שעבורם 1,000 שקלים זה עולם ומלואו, לאבד את היכולת לחיות ולהתקיים בכבוד. אפשר להמשיך את הפינג פונג הזה ביניכם, אבל אפשר לשבת רגע ולדבר על סכום של 12 מיליון שקלים ואיכשהו לפתור את זה. זה פשוט 12 מיליון שקלים. לפעמים אני לא מצליח להבין איך מתוך כל הקירות האלה של הבירוקרטיה, של זריקת האחריות אחד על השני, אתם שוכחים שבסוף יש פה חייל שהסתמך על הסכום הזה, שתכנן את חייו ככה. תחשבי על חייל שחתם אתמול על חוזה שכר דירה לשנה קדימה. הוא התחייב לשלם את הכסף. עזבי שהייתה אבטלה, עזבי שהייתה קורונה והחיילים האלה לא קיבלו דמי אבטלה, אני שם את זה רגע בצד. הוא יודע שכל חודש הוא מקבל 1,000 שקלים. ביולי-אוגוסט הוא הולך לקבל 500 שקלים במקום 1,000 שקלים.

הוא יבוא לבעל הדירה ויגיד לו: "תקשיב, יש ויכוח בין משרד האוצר למשרד הביטחון, לכן אני לא יכול לשלם לך כסף"? תגידי, זה נראה הגיוני? אני מכיר את המאבקים שמתקיימים בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון, אבל את בעצמך אמרת שהייתה הוראה מפורשת של שר הביטחון אביגדור ליברמן על 1,000 שקל לחייל. לא שמעתי על הנחיה של שר ביטחון אחר לבטל או לשנות את זה. אם יש פה הוראת שר, למה אתם לא מקיימים אותה? בואי תסבירי לי. אם זאת הייתה ההוראה של השר, שר הביטחון ומשרד הביטחון צריכים לתת לזה את המענה. משרד הביטחון צריך לערוב לצ'קים

הוכיח את גודל האחריות של משרד הביטחון לשלם לכל החיילים המשוחררים הבודדים את מה שהם זכאים לו. החיילים הסתמכו על ההטבה בסך 1,000 שקל לחודש, הם מסתמכים על כך, מצפים לכך, ומשרד הביטחון מחויב ופועל מתחילת השנה כדי לשמר את ההטבה ולא לפגוע באף אחד מהחיילים הבודדים המשוחררים. אנחנו צופים שההטבה תגיע למיצוי תקציבי מלא בסוף חציון א', לכן צריך להיערך לזה מבעוד מועד.

מתנגדים לכל קיצוץ בגובה ההטבה, אנחנו רוצים לשמר את תנאי ההטבה. אנחנו הוועד של החיילים המשוחררים, אנחנו נדאג לכך שהם יקבלו את כל מה שמגיע להם. אפשר לצאת מפה עם אמירה שמשרד הביטחון ערב לכך שהסיוע לחיילים יגיע בכל מחיר ובכל מצב? חד משמעית, אנחנו נעשה כל שביכולתנו לקדם את השיח. זה לא מה שביקשתי ממך לענות. האם משרד הביטחון ערב לכך שהחיילים הבודדים שזכאים יקבלו

2021 1,000 שקל בחודש סיוע בשכר דירה, לא משנה לאיזה סיכומים תגיעו עם משרד האוצר? אל תכניסו את החיילים הבודדים לוויכוח ביניכם לבין משרד האוצר. המטרה של מנכ"ל משרד הביטחון היא

מבעוד מועד. המסמך ממוען למשרד האוצר. שמענו את נטע בר זיו ממשרד האוצר שאמרה שזאת האחריות של משרד הביטחון. אנחנו רוצים לקבל תגובה רשמית משר האוצר שאומר זאת. עד היום כלל החיילים המשוחררים הזכאים קיבלו את ההטבה. מילאתם את חובתכם,

זה לא מובן מאליו, תודה גם על זה, אבל אני

שהסוגיה הזאת לא צריכה בכלל לעלות על השולחן. מדובר ב-12 מיליון שקלים בשנה. זה כסף זניח בתקציב משרד הביטחון ובתקציב משרד האוצר. תתחלקו חצי חצי, רק אל תערבו את החיילים בתוך הוויכוחים שלכם. המכתב הזה יצר לאלפי חיילים האלה שנה של אי ודאות. אסור לשכוח שאנחנו נמצאים בתקופת משבר. אי אפשר להתווכח על זה שיש לכם מוטיבציה לסייע ולעזור, אבל אתם כנראה שכחתם שבתוך הוויכוחים שלכם יש פה חיילים שמגיע להם מה שמגיע. הם הסתמכו על הסכום הזה. אני מבקש ממשרד הביטחון לקחת אחריות ולצאת בקריאה ברורה, באמירה ברורה שהכסף יגיע לחיילים לא משנה מה. מאחורי הקלעים תנהלו את המלחמות שלכם מול משרד האוצר. אני בטוח שחוץ מ-12 מיליון השקלים האלה יש לכם עוד הרבה מלחמות אחרות על סכומים הרבה יותר גדולים. תמשיכו להילחם שם. 12 מיליון שקלים לחיילים בודדים,

זה סכום זניח, זה אפילו לא נמצא אצלך בסעיף שונות בתקנה. תתחייבו לשלם את הכסף, כי לא בטוח שחייל שחותם היום על שכר דירה יקבל את הכסף אחרי התשובה שלך. מה את מציעה לו לעשות?

מנהלים את השיח מבעוד מועד, עוד לפני שהגענו לבעיה. את בבעיה כבר עכשיו, כי החייל צריך לחתום על חוזה מחר.

האם הוא סומך על 1,000 שקל או לא סומך על 1,000 שקל? תגידי לי אם החייל יכול לסמוך על 1,000 שקל. כפי שאמרתי, משרד הביטחון והאגף לקליטת חיילים משוחררים יעשו כל שביכולתם כדי שכל הזכאים יקבלו את שכר הדירה.

אנחנו נכניס את זה בחוזה השכירות של החיילים, אנחנו נכתוב שהחייל יעשה כמיטב יכולתו כדי שהבעלים של הדירה יקבל את מלוא שכר הדירה במהלך שנת 2021. או שנוסיף לשירות הצבאי שהחייל יעשה כמיטב יכולתו להגן על אזרחי מדינת ישראל. אולי שם צריך להוסיף את זה. השיח הזה מבייש. אני מבקש שתקיימו דיון ותקבלו החלטה. זאת המטרה של המסמך. המסמך בסופו של דבר מיועד וממוען למשרד האוצר. כיבדנו את הוועדה, כתבנו אתכם לידיעה, כדי שתדעו שאנחנו רוצים לנהל שיח, כדי שתדעו שאנחנו רוצים להקדים תרופה למכה ולמנוע את הבעיה. מדובר באוכלוסייה של חיילים משוחררים בודדים שהיא בליבנו. בסוף החייל צריך לחתום על החוזה. האם הקרן לחיילים משוחררים יכולה להיות ערבה בחוזה? בשביל זה הפצנו את המסמך למשרד האוצר. אני מבין מהתשובות שלך שהסיוע נמצא בסימן שאלה.

הסיוע נמצא בסימן שאלה, למה שהקרן לחיילים משוחררים לא תהיה ערבה לחייל בחתימת חוזה שכירות? הסיוע ממש לא נמצא בסימן שאלה. ציינתי שאנחנו מתנגדים נחרצות להורדת הסכום, ושאנחנו נעשה כל שביכולתנו לשמר את תנאי ההטבה. לעשות כל שביכולתכם זה פשוט להעביר כסף לתקנה. יש שיח מול משרד האוצר כדי למצוא פתרון ארוך טווח לסוגיה. מה הבעיה להעביר כסף לתקנה? אני לא יכולה להעביר כסף לתקנה ללא אישור משרד האוצר. אני מדבר על להעביר 12 מיליון שקל לתקנה הזאת מתוך תקציב משרד הביטחון, לא לזרוק את הגלגל על 12 מיליון שקל למשרד האוצר. תקציב הקרן לקליטת חיילים משוחררים מנוהל בסעיף תקציבי נפרד מתקציב המדינה, הוא לא חלק מתקציב הביטחון. תקציב המענקים, הפיקדונות, הקרן לסיוע נוסף - כולם מנוהלים בסעיף תקציבי נפרד. השיח מנוהל ישירות מול משרד האוצר,

שכל החיילים המשוחררים הבודדים יקבלו את מה שמגיע להם, כדי שנוכל לשמר את תנאי ההטבה הזאת.

מאוד מאוד מודאג, כי אנחנו נכנסים לוואקום שלטוני, לא תהיינה ועדות בכנסת עד כינון הממשלה הבאה. חיילים שעכשיו רואים אותנו נמצאים במצב של אי ודאות. אתם גרמתם להם להיות במצב של אי ודאות. במקום לומר: "חבר'ה, אנחנו נשלם, ואת המאבקים שלנו מול משרד האוצר נעשה לבד", אתם אומרים פה משהו אחר. אני מכיר את הצלילים ואת התווים האלה בתשובות. אני מכיר את הממשלה קצת, עבדתי איזה שנה-שנתיים בתור מנכ"ל משרד. התשובות שאת עונה לא נותנות הבטחה ב-100% שהכסף יגיע לחיילים. אני יוצא מפה מודאג, כי אני מבין שאני לא אקבל תשובה ממך ומנטע, למרות שאני מצפה לתשובות משתיכן ככאלה שמייצגות את המשרדים הרלוונטיים. לפחות תתחייבו, לפחות שימו איזה שהוא דד-ליין לכך שבמידה ולא תגיעו לסיכום עם משרד האוצר, משרד הביטחון יהיה ערב לסיוע, כי החיילים האלה חייבים ערבות, חייבים ודאות. גם ככה הם חיים במצב של אי ודאות. במה שאתם עושים עכשיו אתם רק מגבירים את אי הוודאות. חלק ניכר מהעלייה בדרישה להטבה נבע מהחלטות שהתקבלו כחלק מהתמודדות עם משבר הקורונה,

זיהו שהחיילים זקוקים לזה הרבה יותר מבעבר ולכן העלו את הסכום הדרוש,

לא לוקחים אחריות על ההשלכות של ההחלטה. אנחנו אמנם לא נהיה פה כדי לפקח, אבל אני חושבת שחייב להמשיך להיות איזה שהוא אלמנט של פיקוח לוועדה הזאת. אפשר לסמוך פה על שלומית ומרב שימשיכו לפקח על זה, אבל אני בכל זאת אבקש לבחון לקיים דיון נוסף בעוד שבוע וחצי רק כדי לקבל את התשובות. אני מבקש, ליטל

דיון, שתקבלו החלטות, ואז או שתשלחו לנו עד מועד קיום הישיבה מכתב שמבשר שהסוגיה נפתרה, או שנקיים דיון נוסף ושוב פעם נתחיל להעביר את האחריות בין משרד האוצר למשרד הביטחון. לדיון הבא, אם נקיים אותו, אני מבקש שיגיעו נציגים ברמת מנכ"ל או סמנכ"ל. היום בבוקר ביקשתי שיהיה

מלשכת מנכ"ל. נאמר לי בפירוש שליטל שוורץ היא הגורם שעוסק בתקציב הקרן לחיילים משוחררים. אנחנו חוזרים חזרה לדיון על הסיוע האוטומטי של משרד השיכון שאמור להגיע לחיילים משוחררים עולים בודדים. אני אשמח לשמוע את צה"ל לגבי הממשק שעובר למשרד השיכון, מה הבעיה עם הקובץ, והאם אי אפשר לתת למשרד הקליטה אישור להעביר את המידע כדי להשלים את הפערים בעבר. מרגע פניית משרד השיכון לצה"ל וההבנה כי יש פער בהעברת נתונים,

מתוך עקרונות העבודה שלנו בצה"ל לייצר תהליכים אוטומטיים במה שנוגע לחיילים, הוחלט על ידי ראש אכ"א היוצא,

מוטי אלמוז, כי תתקיים העברת מידע בין צה"ל למשרד השיכון והבינוי. ב-15 בפברואר הועבר הקובץ הראשון. הוא הועבר בצורה ידנית,

ורצינו לייצר העברה ראשונית של המידע. הקובץ היה גדול, כיוון שהועברו נתונים של כלל העולים שהשתחררו בחמש השנים האחרונות.

אני לא רוצה להתערב בתוך עבודת הממשלה, בממשקים בין המשרדים. אתם יודעים להסתדר לבד לא תמיד הכי טוב, אבל אתם יודעים. רק בשביל לטפל בנתונים אחורה הייתי שמח אם תערבו את משרד הקליטה. גם ככה המידע עבר למשרד הקליטה. תשבו יחד ותעשו את הסדר. אפשר להגיע לפתרון תוך כלום זמן. אני מאוד מפקפק בזה שמשרד השיכון ידע לזהות מי זה עכשיו חייל בודד, האם הוא לא בודד, מה קורה. בעוד אנחנו מדברים על הרטרואקטיביות אני מבקש שתעשו את הבדיקה, אולי נצא מפה עם איזו שהיא בשורה שתהיה טובה לחיילים. עכשיו אני רוצה לחזור לנושא של התשלום הרטרואקטיבי. יעקב, אני אשמח לדעת על איזו החלטת ממשלה אתם מסתמכים כשאתם אומרים שיש הגבלה של שלוש שנים.

בהחלטה כתוב שהזכאות לסיוע בשכר דירה תוגבל לתקופה רטרואקטיבית שלא תעלה על שלושה חודשים, ותשלום מקדמה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים. מה מספר

826. חייל בודד עולה שהשתחרר בנובמבר 2020 ולא ידע להגיע לחברת הרשמה, האם יהיה זכאי לסיוע בשכר דירה

הוא לא צריך להגיע, מקבלים את זה בממשק.

גם לחייל שהשתחרר באפריל 2020. הנתונים קיימים אצלכם, נכון?

כרגע אנחנו מדברים על זה שקיים ממשק אוטומטי לחיילים בודדים

הפתרון הוא לשנות את החלטת הממשלה. האם הייתה איזו שהיא התייחסות חוקית

זאת החלטה מ-2003. מרב, צריך לבדוק את הרטרואקטיביות של ההחלטה הזאת. ההחלטה תקפה כל עוד אין החלטה שמשנה.

יש שם התייחסות ספציפית

שנמצאה כעבור הרבה זמן. אני לא מצליחה להבין למה מתייחסת השאלה של הרטרואקטיביות שם. מה הסיבה לעיכוב בהגשת הבקשה? האם זה עניין שרק באותו מועד שהוא הגיש את הבקשה הוא נמצא זכאי, או שהוא היה זכאי אחורה ועדיין יקבל רק שלושה חודשים? צריך לבחון את ההחלטה הזאת. אני ממליץ גם לך, יעקב, לפנות ליועץ המשפטי שלכם. תבדקו את מה שמרב פה העלתה. אני חושב שהחלטת הממשלה מכוונת לכך שאם הבן אדם נזכר שמגיע לו סיוע, רק אז חל העניין של שלושה חודשים. אם הכסף לא מגיע בגלל בעיה בירוקרטית של הממסד, שלושה חודשים קצת נוגד כל חוק הגיוני וכל היגיון חוקי. אני מנסה למצוא את הדרך.

מתפרצים לדלת פתוחה. אני מקווה שעד הישיבה הבאה תשמעו שיש פתרון. קרן, האם יש לנו תשובה לגבי העברת מידע? זה בבדיקה. אני מניחה שב-20 הדקות הקרובות תהיה לנו על זה תשובה. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על דיון ממצה, חשוב, מדויק ומזוקק. אני חושבת שהמסקנות שתגיע

צריך לוודא שמדינת ישראל איננה גוזלת רטרואקטיבית את כספם של מי ששירתו כחיילים בודדים. צריך

אני חושב שמדובר בסוגיה שניתן לפתור בקלות, תלוי איך מסתכלים על

אם מדובר בממסד שמסיבותיו הוא הוא לא הגיש את הסיוע, אני חושב שתהיה פה החלטה רק לכיוון אחד לשלם את כל הסיוע רטרואקטיבית בצורה מלאה. אני מאוד מקווה שעד שבוע הבא נוכל לקבל תשובות חיוביות כדי לבשר לחיילים. לסוגיה השנייה שעליה דיברנו עם ליטל שורץ ועם נטע בר זיו, לגבי הסיכוי, ולו הכי קטן, שהסיוע בשכר דירה של 1,000 שקלים בחודש החל מהחציון השני של שנת 2021 לא יגיע לחיילים בודדים, אני חושב שהסוגיה הזאת בכלל לא צריכה לעלות פה, לא צריכה בכלל להגיע לשיח ולאוזניים של החיילים. החיילים חותמים על חוזה שכירות, הם חייבים ודאות. אני מבקש שעד שבוע הבא יהיו תשובות חיוביות ממשרד האוצר וממשרד הביטחון לגבי הסוגיה הזאת. על שתי הסוגיות, גם על הסיוע האוטומטי ממשרד השיכון וגם על סיוע בשכר דירה של 1,000 שקלים ממשרד הביטחון, נבקש מוועדת ההסכמות לקיים דיון בשבוע הבא. אני מאוד מקווה שנקבל את ההסכמה, כי מדובר פה בסיוע לחיילים בודדים. אם לא נעשה את זה עכשיו, ניכנס לוואקום שלטוני שאני לא יודע בכלל מתי הוועדה הבאה תוכל להתכנס ולפקח על התהליך הזה. אם עד אז נקבל תשובות

אולי הדיון יהיה מיותר. אני מאוד מקווה שכך יהיה, שלא נצטרך לקיים את הדיון, כי אם נקיים את הדיון כנראה שלא נהיה מסופקים מהתשובות שלכם. חברים, אני מבקש שתתגייסו לפתור את זה בשבוע הקרוב, כדי גם לייצר ודאות עבור החיילים וגם לעשות צדק. אבידן, יובל וג'וש, המון-המון תודה לכם על זה שהעליתם את הדבר הזה. רק בזכותכם אני יודע מזה והתחלתי לפעול כדי שזה יקרה. תודה רבה לך, מיכל, על זה שאת נלחמת על הנושא הזה שהוא חשוב לכולנו.

חלוקה מפלגתית כזאת או אחרת, כולנו פה ביחד. תודה רבה לצוות הוועדה: לשלומית, למרב. אני מקווה שהצלחנו להתקדם, רק אני לא בטוח שעד הסוף. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:25.